היום יום שלישי, אהלן טטיאנה. מי שהצליח לקום ולהגיד ולהיראות כאילו לא עבר לילה במליאה. היום יום שלישי, עשרה בטבת תשפ"ב. 14 בדצמבר 2021 למניינם. אז באמת סליחה מראש על זה שהתחלנו את הדיון באיחור של חצי שעה והתעכבנו. באמת היה לילה שלם של חקיקה במליאה, כשכל חברי הכנסת מכל